היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/944/22 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1203/22: הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התש"ף 2019, מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הצעת חוק העונשין (תיקון, עבירות מין במשפחה), התש"ף 2019, מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

והסדרת שידורי הרדיו הציבורי (תיקוני חקיקה), התש"ף 2019, מאת חבר הכנסת שלמה קרעי, הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון, מעון יום שיקומי ייעודי לילדים עם אוטיזם), התש"ף

להרוס לאזרחים הערבים בקלנסווה ולבנות לפולשים בתוך העיר הפלסטינית חברון. אין ספק שמדובר בסדרי עדיפויות מוזרים, תמוהים, גזעניים ומתפשטים, ולכן צריך לשנות את סדרי העדיפויות האלה אחת ולתמיד. תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, הקטל בכבישים נמשך. הוא לא עוצר גם כאשר אין לנו ממשלה. אלה ההרוגים מהשבוע החולף: ביום חמישי, 28 בנובמבר, נהרג גבר בן 81 בתאונה בכביש 9, בין חדרה לבאקה אל-גרבייה, ביום שישי, 29 בנובמבר, נהרג בנימין אביטל, בן 28, בתאונה שהתרחשה בין האופנוע שבו נהג לאופנוע שבו מישהו אחר נהג ופגע בו ברחוב אבוחצירה בבני ברק, ביום שבת, 30 בנובמבר, נהרג רוכב אופנוע נוסף, איהאב ג'אבר בן ה-31, תושב אבו גוש, לאחר שהחליק בכביש 38 סמוך לבית שמש, ביום ראשון לאחר חצות, 1 בדצמבר, התרחשה תאונה בסמוך לגבעת זא, לאחר שרכב שנסע בפראות ובמהירות מופרזת התנגש בצידו האחורי של הרכב של משפחת רימל. בתאונה נהרגו האם ציפי בת ה-34 והבת נועם רחל, בת שלושה שבועות בלבד. איתי בן ה-12, שנפצע אנושות בתאונה, ממשיך להיאבק על חייו בבית החולים שערי צדק. בהמשך אותו יום נהרג הולך רגל בן 74 מפגיעת רכב בצומת בני דרור שבכביש 4. עוד באותו יום ראשון המדמם נהרג גבר בשנות החמישים לחייו לאחר שנמחץ על ידי המשאית שבבעלותו, אשר הידרדרה בחצר ביתו בהרצליה. הבוקר התעוררנו לעוד ידיעה מכאיבה, שאישה בת 49 נהרגה בתאונת דרכים סמוך ליישוב שדמות דבורה שבגליל כשרכבה התנגש חזיתית ברכב מסחרי. אני מסכים עם ארז קיטה, מנכ"ל אור ירוק ושותף מלא למאבק בתאונות הדרכים, שבשנת 2019 נכשלנו כישלון חרוץ בצמצום מספר ההרוגים בתאונות הדרכים.

אני מסיים, אדוני. מדובר על היעדר מנהיגות, חוסר תקציב, חוסר בחירה בפתרונות שבאמת משפיעים וחוסר הבנה שאת תאונות הדרכים צריך לשים בראש סדר העדיפויות. לצערי, גם הדיון שביקשתי בכנסת לא התקבל.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי האחרון השתתפתי בישיבה במועצה המקומית עוספיא עם הראש הרוחני של העדה הדרוזית, כל ראשי הרשויות הדרוזיות, גם חבר הכנסת שחאדה היה שם, ונציגי ציבור. מטרת הישיבה הייתה לדחות קיום ישיבה בוועדה המחוזית חיפה שאמורה לאשר את תוכנית המתאר של היישוב עוספיא. ולמה אנחנו רצינו לדחות? כי הוועדה המחוזית החליטה לקדם תוכנית מתאר בלי לשתף את המועצה המקומית, את בעלי הקרקעות. כ-90% מהקרקעות בעוספיא הן קרקעות פרטיות, לא קרקעות של המדינה. היא גם לא עונה על הצרכים של היישוב ומשאירה 95 בתים מחוץ לתוכנית המתאר, ושכראש הרשות אומר ליושב-ראש הוועדה המחוזית בתכנון ובנייה: יש לי 95 בתים מחוץ לתוכנית המתאר, הוא אומר לו: תהרוס אותם. אז קודם כול אני רוצה להגיד לו: אף בית לא ייהרס שם. לא ניתן לבית אחד להיהרס שם. לכן, אני פונה עכשיו לשר האוצר, שהוא הממונה על התכנון והבנייה, והבנתי שהישיבה שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה בהוראה שלו: אל תדחה את הישיבה, תבטל את הישיבה. תשתף את הציבור, תשתף את המועצה המקומית, בתוכנית חדשה, תוכנית מתאר חדשה, שתענה על הצרכים של היישוב, שתיתן פתרון תעסוקתי, מסחרי, תיירותי, שתיתן כביש עוקף ליישוב.

אל תדחו את הישיבה, תבטלו את תוכנית המתאר. תכינו תוכנית מתאר חדשה ליישוב עוספיא.

תודה, חבר הכנסת חמר עמאר. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מתן כהנא. כבוד היושב ראש, ביום שבת השתתפתי בישיבת חירום של הוועדות העממיות באזור המשולש, מאום אל-פחם, מעלה עירון, טלעת עארה, ועד כפר קאסם. עשרות ואולי מאות של תושבים באזור המשולש מקבלים בשבועות האחרונים התראות מאוד קשות על הריסת בתים, קנסות גבוהים של מאות אלפי שקלים, ופשוט מדובר בהריסה של שכונות שלמות, למשל בקלנסווה או במתחם המסחרי בטירה. אני אומר שהגיע הזמן שרשויות התכנון יבינו שמה שנדרש זה לא להרוס בתים ולהרוס מבנים אלא לתכנן, לתכנן עבור היישובים הערביים כדי שיהיה אפשר סוף-סוף לבנות באופן חוקי ובאופן מסודר.

הקריאה שלנו היא להקפיא את כל הצווים האלה, להקפיא את כל ההתראות, ולבוא במשא ומתן עם התושבים, עם הנהגת הציבור הערבי, כדי לאפשר פתרון תכנוני. יש פתרונות תכנוניים שאנחנו נקדם, ואנחנו קוראים לכל האחראים לקבל אותם. אנחנו ברשימה המשותפת לא נרשה את ההריסה הזאת וניאבק בכל ניסיון לפגוע בבתים של האוכלוסייה הערבית. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת קרן ברק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברתי אמיתי חייב לקדם שוק חופשי. בשבוע שעבר פורסם מדד ג'יני, שלכאורה מצביע על עלייה בפערים במדינת ישראל, אבל באותו שבוע ממש פורסמו נתונים על עלייה בשכר, על עלייה בהכנסה המשפחתית ועל עלייה ברמת החיים של כלל אזרחי ישראל. אז אני אומר פה: מי שרוצה להמשיך לדבוק בעקרונות סוציאליסטיים ולהתעסק במה יש לו ולמה אין לי,

אנחנו בימין החדש נמשיך לקדם כלכלת שוק חופשי, שזו הדרך היחידה לשפר את מצבם של כלל אזרחי ישראל, כולל השכבות החלשות. ולאחמד אני אומר: אחרי שאמרת פה על הרצח המתועב, חזרנו למקום שממנו גירשו אותנו בתרפ"ט אחרי שרצחו שם עשרות אנשים. חזרנו למקום שהוא שלנו, ואין על זה חולק. תודה, חבר הכנסת מתן כהנא. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. אני פונה פה לחברי כחול לבן: במשך מושב שלם היושב-ראש בני גנץ אומר: בואו נלך לאחדות, לאחדות, לאחדות,

ברגע שהאחדות נמצאת על השולחן, פתאום נהיית לפיתת חנק של מספר שתיים, ואין אחדות. כל מה שאני מבקשת, כל מה שאני מבקשת, זה בגלל שהוא מושחת. שתלכו עם היושב-ראש. המדינה לא יכולה ללכת לעוד בחירות,

המדינה, ראש הממשלה. אתם חייבים, אתם חייבים להבין שהעם,

בחר תיקו.

אנחנו הבנו,

בערב הבחירות שאין הכרעה. לכם לוקח הרבה יותר זמן להבין, גנץ

לא אתם ניצחתם ולא אנחנו ניצחנו,

כשיש תיקו הולכים לאחדות.

אני מבקשת מכם, תחשבו על זה טוב.

אנחנו לקראת תקציב 2020 כשאין תקציב. אנחנו לקראת ברוך כלכלי קשה. בואו לא נמשוך את זה עוד יותר.

בואו נלך לאחדות. אתם מוזמנים. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, לא חלף חודש מאז התרחש אירוע החבלה האחרון של קבוצות הטרור המכונות בשם "תג מחיר" בכפר הערבי עכברה הסמוך לצפת, אירוע שכלל השחתת רכבים, ניקוב צמיגים, ריסוס כתובות, והינה, בשעות הלילה המאוחרות של יום חמישי האחרון קבוצת הטרור הזאת שוב הטילה אימים על יישוב ערבי, הפעם בכפר ג'לג'וליה, בלב-ליבה של הארץ, נוקבו צמיגיהם של למעלה מ-80 רכבים ורוססו כתובות על אוטובוסים חונים. העידוד שכנופיות אלה מקבלות מדברי ההסתה כנגד החברה הערבית כנראה עושה את שלו. אני רוצה להפנות אצבע מאשימה כלפי הממשלה וכלפי השר לביטחון הפנים על שאינם יוצאים חוצץ כנגד הפשעים שמחוללות קבוצה זו או קבוצות אלה. הטרור של קבוצות תג מחיר עלול להביא לאסון אם יהיה מגע בין האזרחים שרכושם מושחת לבין טרוריסטים אלה. על כוחות הביטחון לעצור את המחבלים האלה מייד ולאכוף את החוק, לפני שזה ישרוף את כולנו. תודה, חבר הכנסת ווליד טאהא. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אופיר סופר. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי, אתמול צוין בעולם יום האיידס הבין-לאומי. אנחנו לא ציינו אותו, אבל לי חשוב לציין. לפני כ-40 שנה מגפת האיידס פגשה אותנו, ומאות אלפים נפטרו ממנה. במהלך 40 שנה מצאו תרופות, קוקטיילים, והיום באמת זאת מחלה שניתן לחיות איתה, מחלה כרונית. לא רק זה, יש היום גם לא רק אמצעי מניעה אלא יש גם תרופה בשם PrEP, שניתן לקחת לפני קיום יחסי המין, והיא מונעת את ההדבקה בלמעלה מ-90%. אבל אני רוצה לדבר, דווקא משום כך, דווקא משום שניתן למנוע ודווקא משום שבאמת ניתן היום לחיות, אנחנו חייבים לעשות הכול כדי לגלות את זה מוקדם.

קופות החולים דורשות פרטים מאנשים שרוצים לבצע בדיקות איידס, זאת אומרת הן לא מאפשרות בדיקות איידס אנונימיות. בסוגריים אני חייבת לומר שכשאני הייתי במשרד הבריאות אנחנו הנהגנו בדיקות איידס אנונימיות. אני פונה לקופות החולים ומבקשת מהן להפסיק לדרוש זיהוי. עדיף שבן אדם לא יזדהה, ידע שהוא חולה איידס ויטופל מאשר שלא יגיע מפני שמבקשים ממנו להזדהות. תודה, חברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת צבי האוזר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בסוף השבוע התפרסמה כתבה במקור ראשון, ידיעה יחסית מרכזית, עושה רושם שדרמטית ומפתיעה את כל המדינה, על כך שתושבי הצפון,

צעירי הצפון, נוהרים למרכז. כשקראתי את הכתבה הזאת אז חשבתי על החברים שלי, שכבר כולם עברו למרכז, רובם ככולם, ובעצם לא ממהרים לחזור צפונה. אני מסתכל על החברים של הילדים שלי, שכנראה גם הם ילכו באותו כיוון. מדובר בנושא שהוא חוצה ימין ושמאל, ואני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תשים את האצבע על פתרון שיעזור לאנשים באמת להישאר בגליל ולחזור לגליל. כשאני מדבר על זה אני מדבר על כך שיהיה פתרון כלכלי שייתן פיתוח כלכלי משמעותי לגליל ושישאיר את התושבים בצפון. תודה, חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת צבי האוזר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, היום נודע שראש הממשלה מבקש לכהן בראשות ממשלת אחדות למשך החודשים הראשונים כדי להחיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן. בלי להיכנס לפולמוס הפוליטי הסבוך בדבר הדרך לוודא את נחיצותה של האחדות בימים אלה, אדגיש למען הפרוטוקול ההיסטורי: כבר ביום ראשון בבוקר ראש הממשלה יכול להנחות את מזכיר הממשלה להניח החלטת ממשלה שמסדירה את החלת

השיפוט והמינהל בבקעה, בהתאם לפקודת סדרי השלטון והמשפט, סעיף 11ב. בשביל זה לא צריך חקיקת כנסת,

חוששני, ואלה דברים קשים שאני אומר, שראש הממשלה מעדיף לסחור בהזדמנות היסטורית זו ולכבול אותה לאינטרס אישי מצומצם. כך לא מתנהג ראש ממשלה שההיסטוריה חשובה לו.

אל לראש ממשלה לשזור את גורלו האישי בגורל האומה כולה. ואני אסיים, על משקל המשפט ההיסטורי של ראש הממשלה דוד בן-גוריון: על ראש הממשלה נתניהו לקדם אחדות כאילו אין עניינה של בקעת הירדן על הפרק ולקדם את עניינה של בקעת הירדן כאילו אין עניינה של אחדות על הפרק. זו העת וזו השעה.

תודה, חבר הכנסת צבי האוזר. חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

ואחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רשות הבדואים מקדמת בימים אלה בנגב תוכנית שנקראת "תוכנית הקרוונים". התוכנית הזאת מטרתה לעקור עשרות אלפי תושבים בדואים מהכפרים הלא-מוכרים ולדחוס אותם ביישובים המוכרים,

הקו הכחול של יישובים אלה. אני מדבר בעיקר על תל שבע, שגב שלום והסביבה ויישובי המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר. מיותר לציין שהחברה הבדואית מתנגדת בכללותה לתוכנית הזאת, וכפי שהתנגדו ובעצם מנעו את העברת תוכנית פראוור, גם התוכנית הזאת לא תעבור, מה גם שרשות הבדואים מנצלת מצב שבו אנחנו בזמן ממשלת מעבר, כבר שנה שאין ממשלה שקיבלה את אמון הכנסת, ומנסה להעביר את התוכנית האומללה הזאת. אני קורא מכאן לממלא מקום שר החקלאות, לראש הממשלה, לעצור את התוכנית הזאת ולחכות עם זה להידברות עם החברה הבדואית, כי אנחנו חוזרים לאותו סיפור של פראוור, וזה לא יעבור. תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול ביקרתי את ראש מועצת ג'לג'וליה דרוויש ראבי על מנת להביע הזדהות עם תושבי המקום ולהביע שאט נפש ממעשי האלימות של חבורה קיצונית שמכתימה את החברה הישראלית כולה. חבורת פורעי חוק ניקבה צמיגי 40 כלי רכב וריססה כתובות נאצה כנגד תושבי המקום. מקרה זה מצטרף לכמה מקרים דומים שקרו לאחרונה. ראש המועצה סיפר לי בהתרגשות על מחוות והבעות סולידריות ועל התמיכה שקיבל הן מראש עיריית כפר סבא מר רפי סער וראש עיריית הוד השרון מר אמיר כוכבי, הן מקבוצות ילדים ונערים מהסביבה שבאו להביע תמיכה ולהראות שלא כולנו כאלה. אדוני היושב-ראש, לא ניתן לשום קבוצה לא מוסרית, שלא מייצגת את ערכי היהדות, לבצע פשעים כאלה, כמו שלא נאפשר לשום קבוצה מוסלמית שלא מייצגת את ערכי האסלאם להרוס את מרקם החיים המשותפים ואת הדו-קיום של אזרחים ישראלים יהודים וערבים. אני דורש מהמשטרה להשלים את החקירה, לשים ידיה על פורעי החוק ולמצות איתם את הדין. חבריי חברי הכנסת, בימים הקרובים אניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לאמץ את יום הסולידריות והסובלנות הבין-לאומי של האו"ם כיום שיצוין בישראל במערכת החינוך ובכנסת על מנת לעודד שיח ותרבות של סובלנות, קבלת האחר והשונה וחיים משותפים ללא הבדלי גזע,

אני מצפה לתמיכה מכל סיעות הבית בהצעת החוק הזאת.

תודה, חבר הכנסת בן ברק. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, ואחריו, חבר הכנסת איתן גינזבורג. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

חברי דיבר על עוספיא, חבר אחר דיבר על קלנסווה, אז יש לנו מלא יישובים שעכשיו נמצאים במצוקות כאלה של תכנון וצווי הריסה וקנסות. אני רוצה לתקוף את הנושא של התכנון מזווית חדשה. אני מקווה שחברי הכנסת ערים לכך שלרוב היישובים הערביים יש שטח שיפוט מצומצם ביותר. אזורי תעשייה ומסחר ובנייני ממשלה שנמצאים סמוך לכפרים האלה ונבנו על אדמות היסטוריות של הכפרים האלה משלמים את הארנונה שלהם למועצות אזוריות יהודיות באזור. בואו ניקח את מר'אר, היישוב שלי, לדוגמה. שני בתי כלא ומחנה צבאי נמצאים על הקרקעות ההיסטוריות של מר'אר ומקבלים את רוב השירותים שלהם מהיישוב מר'אר, אבל את הארנונה שלהם מעבירים למועצה אזורית מרום הגליל. הגיע הזמן להסתכל הסתכלות רחבה על כל מצוקת התכנון ביישובים הערביים וסביב היישובים הערביים, וכן לסייע ולקדם פתרונות ולא להמשיך להעניש כמו שעושה חוק קמיניץ, תיקון 116 של חוק התכנון והבנייה. הגיע הזמן לעצור את ההריסות, לעצור את הקנסות, להרחיב את שטחי השיפוט ולתכנן תכנון מקצועי לטובת התושבים.

תודה רבה לחבר הכנסת עסאקלה.

הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר הכריז הפרלמנט האירופי על מצב חירום אקלימי. אצלנו טרם הוכרז מצב כזה, אבל בינתיים היום התבשרנו שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה מקדמת תקנות חדשות שאוסרות שימוש בדוד חשמל כמערכת חימום בבנייני מגורים חדשים ומחייבות התקנת מערכות חסכוניות לחימום מים בכל הדירות. המהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינה כלכלית, כי הוא יביא לצמצום בצריכת החשמל ויחסוך כסף רב לאזרחים ולמשק הישראלי בכלל, והוא כמובן משמעותי מבחינה סביבתית, כי הוא מחייב שימוש יעיל במשאב אנרגי מתחדש וצמצום פליטת גזי החממה. צריך להודות למי שיזם את המהלך הזה, יושב-ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה זאב בילסקי, שעוד כשהיה חבר כנסת הגיש הצעת חוק להתקנת מערכות חוסכות אנרגיה לחימום מים בבתים משותפים. הצעד הזה לא יכול להיפסק כאן. הצעד המשלים הבא צריך להיות שכל בניין בישראל ייבנה לפי תקן בנייה ירוקה, ובכך נצמצם באופן משמעותי את הפגיעה בסביבה. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביום שבת באירוע שבת תרבות ברמת השרון הותקף ידידי חבר הכנסת אחמד טיבי באלימות על ידי פורעים, תופעה של אלימות שאנחנו רואים יותר מדי בתקופה האחרונה. האלימות כלפי חברי חבר הכנסת טיבי, ולאחר מכן אלימות נוספת שהיה צריך להתמודד איתה כאשר הוא רואיין, היא לא רק האלימות כשלעצמה באותם אירועים אלא היא מעידה על אווירה שקיימת בחברה ומעודדת על ידי מי שעומד בראשות הממשלה כרגע. אני מזהיר ומתרה מפני הבאות. אם לא נקום כאחד ונצא נגד המתקפות האלימות האלה, נגד ההסתה, נגד השנאה, זה ייגמר הרבה יותר גרוע. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנשים שואלים ברחוב: מה יקרה? אני לא יודע מה יקרה, אני יודע מה נכון שיקרה, נכון שיקרה כאן שתהיה ממשלת אחדות. כל אחד מאיתנו, כולנו הגענו מרקעים שונים, ממקומות אחרים, ממפלגות שונות, וכל אחד, אני מניח ומאמין, בא לא בשביל אדם, בא בשביל רעיון, בא בשביל תפיסה. שכל אחד רגע יעצום את העיניים ויחשוב טוב על איזושהי דמות: מורה בבית ספר,

מנהל בית החולים שהוא עובד, איזושהי דמות שהוא ראה אותה כמנהיג. דבר אחד הוא ראה בה,

דוגמה אישית. לא יכול להנהיג אותנו אדם שיש מעל ראשו כתב אישום שאומר שהוא נטול דוגמה אישית. תעשו את המעשה הנכון, תעצמו עיניים ותחשבו על הדמויות האמיתיות שהלכתם לאורן. תודה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, אותי שואלים למה אני אופטימי שלא תהיינה בחירות ותהיה ממשלת אחדות ושבנימין נתניהו יסכים להיות שני ברוטציה, אז אמרתי להם שבבן-גוריון נפתח סניף מקדונלד'ס כשר שפתוח בשבת באישור הרבנות, ואם הרבנות הראשית לישראל, ואני מברך אותה על כך, כמובן, התירה לתת תעודת כשרות גם לעסק שפתוח בשבת, אז אני כבר מאמין שגם בנימין נתניהו ישרת את מדינת ישראל ויסכים להיות שני ברוטציה.

תודה, חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר ציינו את יום הסיגד החשוב כל כך, שמבחינת ביתא ישראל הוא נכס צאן ברזל עבורנו. במהלך התקופה הזאת השתדלתי לשמור על ממלכתיות ולא לתקוף בחריפות את שרת התרבות מירי רגב. בעיניי, היא מחבלת תרבות ולא שרת התרבות. אני הולך להקריא לכם תקנה תקציבית במינהל התרבות של משרד התרבות. מספר תקנה: 19-42-02-53, מרכז מורשת יהודי אתיופיה. עבר בחוק במדינת ישראל בכנסת הזאת שהמדינה צריכה להקים מרכז מורשת. בשנת 2017 הוא תוקצב רק ב-3.5 מיליון. ב-2018 בפועל בוצעו 60% ממנו.

מתוך 3.5 מיליון שקלים בוצעו 292,000, זה רק שכר לעובדים, 17% ביצוע. שלוש שנים השרה לא מינתה מועצה, לא מינתה מנכ"ל למועצה הזאת. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות באמת לאותם אנשים, חברי הכנסת ושרת התרבות לימור לבנת, שהעבירה את החוק,

גם אתה היית שותף לחוק הזה, אדוני היושב-ראש, וחלק מהאנשים. מה שחשוב לי להבהיר בנקודה הזאת: כל מה שחשוב כרגע לביתא ישראל זה ההיסטוריה והמורשת שלנו, ומירי רגב ברגל גסה מנסה למחוק לנו את התרבות ואת המורשת. חס וחלילה, לאתיופים יש דעה עצמאית פוליטית. התברר שהם הצביעו, כנראה רובם, לכחול לבן. ומה היא עשתה? קיצצה את ההסעות ליום הסיגד כעונש, ורק אחרי סערה ציבורית מנענו את זה. אז אני רוצה להגיד לשרה מירי רגב: בעיניי את מחריבת תרבות, היסטוריה ומורשת. כל דקה שאני עוד בכנסת הזאת אני לא אתן לך לנהל את הדבר הזה. אני מבקש, גם עשינו על זה דיון על זה בפעם הקודמת, שיהיה על כך דיון בוועדת הכספים. בעיניי זו הפרת אמונים לציבור.

אין מדינה בעולם שהשרים שלה מפירים את צו השעה או את החוקים של המשרדים שהם עמדו בהם. שר המשפטים, תודה. במקרה הזה זאת שרת התרבות מירי רגב.

תודה, חבר הכנסת גדי יברקן. להבא אל תפגע ביושב-ראש הכנסת. לא הייתי שותף, הייתי היוזם הראשון של החוק הזה.

אחרת לא תקבל נאומים בני דקה. בשביל מה אנחנו באים אם לא בשביל הקרדיט? חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יזהר שי. רוחי לאתיופיה, יא חאינה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני כל פעם שואל איך אפשר להבין מה קרה עם חבר הכנסת אחמד טיבי בשבת תרבות, באירוע תרבות, ולמה ההתקפה על חבר כנסת ערבי והפגיעה בו עוברות כל כך חלק בחברה הישראלית. זו תוצאה ברורה של אשף ההסתה מבלפור, ואיתו כל השרים שלו וחלק גדול מהמנהיגות במדינה הזאת, שלא מפסיקים כל הזמן להסית נגד המנהיגות הערבית בישראל. שאלה שכל הזמן מעניינת אותי, כבוד היושב-ראש, היא למה מותר ליהודים בישראל להיות גזענים. למה אנשים שכל הזמן מתלוננים על כל דבר קטן, בצדק, נגד אנטישמיות ונגד גזענות, דברים שאנחנו מגנים כל הזמן ולא צריכים לקרות, לא באירופה ולא בשום מקום אחר, למה מותר להם בעצמם להיות גזענים?

איך אפשר להבין איך זה עובר כל כך חלק, להתקיף את חבר הכנסת טיבי או להסית נגד כל המנהיגות או להסית נגד החברה, גם על ידי ראש ממשלה, גם על ידי השרים, גם על ידי חברי כנסת, ובסוף אנשים קטנים בתקשורת או בכל מקום אחר בחברה הזאת, ואז זה עובר רגיל כאילו לא קרה כלום בעולם. יותר גרוע מזה, ממשיכים גם להאשים את הקורבן. אני חושב שאם לא נשים כולנו

לגל ההסתה הנוראי כלפי החברה הערבית בישראל וכלפי המנהיגות שלה אנחנו נראה עוד ימים הרבה יותר קשים, וזה יחזור ברע על כל החברה שבה אנחנו חיים.

אני לא חושב שמי שנלחם למען צדק, שוויון וזכויות אדם צריך הוא להיות המואשם בחברה ששואפת לדמוקרטיה.

תודה, חבר הכנסת אבו שחאדה.

ואחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, כתבי האישום החמורים נגד הנאשם בנימין נתניהו הוגשו היום ליושב-ראש הכנסת, והחל הדיון הארוך והמיותר מה קורה עם חסינות ואיך מטפלים בו וכו'. למה אני אומר שהדיון מיותר? אני מסתמך על דבריו של בנימין נתניהו, אז מועמד בבחירות אפריל 2019, בריאיון עם כתבת חדשות 12 קרן מרציאנו. היא שואלת אותו: "אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?" נתניהו: "מה?" סימן שאלה. "מה פתאום!" סימן קריאה. "התשובה היא לא. מה שיפיל את זה זה העובדות עצמן". קרה שהעובדות לא נפלו.

הכתבת: "כלומר, חוק צרפתי במתכונת כזו או אחרת לא תקדם, או מהלך שישאיר את חסינותך ולא יאפשר את הסרתה?" נתניהו: "לא עסקתי בזה ואני לא מתכוון לעסוק בזה". מרציאנו: "ואם מקורביך יעסקו בזאת?" נתניהו: "עובדה שמקורביי העלו את זה בלי ידיעתי והורדתי אותם מהר מאוד מזה". מרציאנו: "כלומר,

אם יוחלט אחרי השימוע להגיש כתב אישום נגדך, אתה תעשה את כל ההליכים המשפטיים ולא תנסה למנוע זאת?" נתניהו: "עובדה שעשיתי את זה עד עכשיו". מרציאנו: "כלומר אתה מתחייב באופן חד-משמעי שלא אתה ולא תאפשר לאף אחד ממקורבייך לנקוט מהלך שימנע את העמדתך לדין?" נתניהו: "לא יודע. לא עסקתי בזה, פעם ראשונה שמישהו שואל אותי, ולא חשבתי. לא עשיתי את זה ולכן אני לא חושב שאני אעשה את זה. אני מאמין שלא אעשה את זה". אדוני היושב-ראש, בואו נחסוך לכולנו את 30,

120 הימים של דיונים מיותרים פה. נתניהו לא רוצה חסינות. בואו נגיש את כתב האישום ונמשיך הלאה. יש לנו הרבה עבודה לעשות.

תודה, חבר הכנסת יזהר שי. חברת הכנסת אורלי פרומן,

גברתי, ואחריה, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, הייתם נוסעים עם נהג שלא ישן 26 שעות? למרבה הטרגדיה ניתוח לב פתוח אתם כנראה עלולים כן לעבור אצל מישהו שלא ישן זה 26 שעות. 26 שעות זה אורך המשמרת של רופא מתמחה בישראל. האנשים שנאבקים על החיים של כולנו עושים זאת בעיניים טרוטות, והם מוחים בימים אלה ומזהירים מדם ליבם. המתמחים והסטז'רים לא מוחים על תנאי ההעסקה הירודים שלהם. טובי בנינו ובנותינו, מלאי מוטיבציה וחסרי אונים, צועקים שהם עושים טעויות מרוב עייפות. קורבנות קללת 26 השעות הם קודם כול המטופלים, ולכן זה לא מאבק הרופאים אלא מאבק החיים. עכשיו, חבריי וחברותיי, זו המשמרת שלנו, וכמו שכל רופא מתמחה יודע, זה קשה, אבל במשמרת שלך אסור להירדם. על 26 שעות משלמים בבריאות.

תודה, חברת הכנסת פרומן. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי.

חברת הכנסת אתי עטייה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, השר אוחנה, שר המשפטים, ממשיך להתנהל בצורה בריונית. אף שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע לו באופן חד-משמעי שהוא לא יכול להקים את ועדת האיתור ולמנות את פרקליט המדינה וגם לא את ממלא המקום, עדיין השר אוחנה מחליט שהוא עושה ועדת איתור בלי ועדת איתור. להכריז על חמישה מועמדים,

את רובם אני מכירה היטב גם ברמה האישית, והם מאוד ראויים, אבל להכריז על אותם חמישה כאשר אומר לו היועץ המשפטי לממשלה: אתה אינך יכול למנות את אותו ממלא מקום, זה להמשיך לנהוג בבריונות. עם כל הכבוד, לא נותנים לנאשם להחליט מי יהיה התובע שלו, והשר אוחנה הוא שליח של ראש הממשלה שנאשם בשלושה תיקים. עם כל הכבוד, די כבר. תוריד את הידיים שלך גם מהתפקיד הזה. תודה, חברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת אתי עטייה, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברי הכנסת, מחר יחול יום הזכויות לאנשים עם מוגבלויות. אבקש דקה מזמנכם לנושא כל כך חשוב, שגוזל כל כך הרבה מזמנם ומזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. כיום ישנה הנגשה מלאה באוטובוסים העירוניים, ובאוטובוסים הבין-עירוניים ישנה הנגשה חושית בלבד. אדם עם מוגבלות פיזית, בין שמדובר בקשיש ובין שמדובר באדם הנעזר בכיסא גלגלים, אין לו אפשרות להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית הבין-עירונית באוטובוסים. אנשים עם מוגבלות פיזית עלולים לוותר על לימודים מחוץ לעיר, על מקום העבודה, על ביקור חברים ומשפחה ועל בילוי ופנאי בשל חוסר נגישות של המקום. אנשים עם מוגבלות פיזית נאלצים להסתמך על רכב פרטי כאמצעי תחבורה, ונמנעת מהם התניידות בתחבורה ציבורית באוטובוסים. לא מדובר פה בגזרה תקציבית שאי-אפשר לעמוד בה, מדובר פה על הנגשה הדרגתית הנפרסת על פני כמה שנים שבהן בין כה וכה יוחלפו אוטובוסים רבים באוטובוסים חדשים. אני קוראת למשרד התחבורה להנגיש את התחבורה הציבורית הבין-עירונית בישראל. אל תגבילו אותנו. כל אוטובוס בין-עירוני חדש יהיה כעת גם מונגש. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת עטייה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

גברתי, ואחריה, חברת הכנסת היבה יזבק. עשרה ימים לפני הפיזור השלישי של הכנסת לשנה זו, לשנה זו,

אני רוצה להזכיר לכולנו בעבור מה נבחרנו ומה תפקידינו כשליחי ציבור. את האזרחים לא מעניין גוש או בלוק, ובטח לא מעניינת אותו חסינות. את האזרחים מעניין הביטחון האישי כשטילים נורים לעברם, כיצד הם גומרים את החודש ואיזה טיפול רפואי הם מקבלים ממערכת הבריאות. חברי הכנסת מכל סיעות הבית, מה תספרו לילדים שגדלים כאן, שהעדפתם לתמוך בראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום חמורים, או על הבחירה שלכם לדאוג לציבור אשר שלח אתכם לכאן? כשנשבעתם לכנסת, כשנשבענו כולנו, עבור מי נעמדנו ואמרנו "מתחייב אני" עבור האזרחים או עבור האזרח נתניהו? חלון ההזדמנויות תכף נסגר, ואני קוראת לכם,

לגלות אחריות ולמנוע ממדינת ישראל ללכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה. זו העת לקדם את הדברים שכולם מסכימים עליהם, ויש כאלה רבים. זו העת להקים ממשלת אחדות רחבה בראשותו של גנץ, שיכולה להתחיל כבר מחר בבוקר לעבוד עבור כל אזרחי המדינה. תודה, חברת הכנסת ברביבאי. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי, ואחריה, אחרונת הדוברים תהיה חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, במסמך שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשבוע המאבק באלימות נגד נשים גילינו שהתוכנית הממשלתית קיבלה עד כה כחצי בלבד מהתקציב שיועד עבורה, מנתוני משרד הרווחה עולה כי בשנים 2018 ו-2019 הועברו רק כ-70 מיליון מתוך 150 מיליון שקלים שנדרשים ליישום התוכנית בשנתיים הללו. השאלה היא אם כשהמדינה והממשלה נמצאות במצב של תקיעוּת פוליטית מותר באמת לאפשר את הסבל המתמשך הזה של האנשים ושל הנשים שנמצאים במעגלים של אלימות: 13 נשים נרצחו בשנה האחרונה וכ-60 תיקים בעניינים של אלימות במשפחה, ובמיוחד נגד נשים, נפתחים מדי יום בשנה. כ-23% מהתיקים האלה, כלפי נשים ערביות. מדובר בסוגיה מאוד חמורה, סוגיה מאוד מסוכנת, סוגיה שנוגעת לביטחון האישי ולביטחון הכללי של כל אזרח ואזרחית בתוך המדינה. אנחנו חייבים לטפל בה, ועצם זה שיש תוכנית שהוחלט על הקמתה למען מטרה זו זה טוב, אבל ליישם את התוכנית זה מצוין, ועצם זה שיש תקיעות פוליטית זה לא אומר שהחיים של האנשים שנמצאים במעגלי אלימות ימשיכו להיות בסכנה. אנחנו חייבים להזרים את הכספים ואת התקציבים הללו מייד.

תודה, חברת הכנסת יזבק. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני עומדת פה וליבי באמת שותת דם. חברתי יושבת עכשיו שבעה על בנה בן ה-18 ששם קץ לחייו. אתם ידעתם שבחודש יולי האחרון סגר משרד הרווחה חמישה הוסטלים של חסות הנוער? מדובר במעונות פתוחים, מסגרת טיפולית בקהילה, וחשוב לי לומר את שמם: בית אריאל, אורנים, בית הצברית בירושלים, בית סנונית בכפר רופין ומעונית עפולה. משרד הרווחה מבטיח כל הזמן רפורמה חדשה, אבל הוא לא מגדיר לוחות זמנים ותקציבים לביצוע, ובמקביל הוא פשוט ממשיך לסגור את המעונות, לסגור מסגרות, לצמצם אפשרויות טיפול לנוער בסיכון, להפקיר את בני הנוער ולהתנער מאחריות המדינה לביטחונם ושלומם. רבותיי, אלה הילדים שלנו, שלנו. סגירת ההוסטלים מובילה עשרות נערות ונערים אל הבלתי-נודע, מותירה אותם חסרי מסגרות מתאימות, מגלגלת אותם לרחוב, ומשם הדרך אל מאחורי סורג ובריח קצרה מאוד. במקרים אחרים הם פשוט כותרת בעיתון. אנחנו קוראים בבוקר על עוד נער ששם קץ לחייו, עד שזה נוגע בנו, נוגע בנו ברמה האישית, ואז אנחנו מתפרקים. בשנים האחרונות חל זינוק של עשרות אחוזים בניסיונות התאבדות בקרב ילדים ובני נוער. על פי הערכות בישראל מתאבדים כ-500 בשנה. בקרב בני נוער בישראל מדובר באחת משתי סיבות המוות השכיחות ביותר,

כשמדברים על חברות פריפריאליות, על דרוזים, בדואים, ערבים, חרדים, שם בכלל הדקויות והניואנסים הם מורכבים מאוד, ובני הנוער נמצאים בסיטואציות לא פשוטות. וכשאנחנו כבר מדברים על ילדים שנפגעו קשה, חלקם מינית ופיזית, וכבר זכו וטופלו וכבר נמצאים בתהליך שיקום, אין להם לאן ללכת, אין מי שיתחזק את ההחלמה שלהם. עד כמה אבסורדי הדבר הזה.

אני קוראת לשר הרווחה, אני מסיימת,

אני קוראת לשר הרווחה ולמשרדו, בבקשה,

לבחון באופן מיידי את כלל הפערים הקשורים לנפגעי עבירה, למצוא פתרונות למסגרות ההמשך, למצוא אנשי מקצוע ייעודיים מהמגזרים השונים ולפתח תוכניות ייחודיות מותאמות למגזרים השונים.

תודה, חברת הכנסת ינקלביץ'. עד כאן נאומים בני דקה.

אנחנו נעבור לציון יום היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ואיראן, הצעות לסדר-היום מס' 310, 316, 325, 335 ו-336.

היציאה והגירוש של יהודי ערב ואיראן. אנחנו מקיימים את הישיבה הזאת מכוח חוק שנחקק בשנת 2014, שלפיו מדינת ישראל תפעל להגברת המודעות לפליטים היהודים שגורשו ממדינות ערב ולמיצוי זכויותיהם לפיצוי על רכושם שנותר מאחור ושנשדד מהם. החוק קובע כי הכנסת תציין את היום הזה סביב 30 בנובמבר כל שנה, כלומר יום לאחר כ"ט בנובמבר, תאריך קבלת תוכנית החלוקה בעצרת האו"ם. הסיבה לכך היא שהאירוע ההיסטורי והחגיגי הזה הוביל לפרעות איומות ונוראות ביהודים שחיו בארצות ערב. רבים נרצחו, בתי כנסת חוללו, ספרי תורה נשרפו באש וקהילות שלמות גורשו באישון ליל מביתן באלימות ובאיומים, תוך שהן משאירות מאחוריהן רכוש רב שנצבר בעמל,

לאורך דורות. המגורשים ובניהם הקימו חיים חדשים בארץ ישראל. הם יצאו את יציאת מצרים הפרטית שלהם, חצו את ים סוף שלהם, והגיעו אחרי תלאות רבות לארץ המובטחת. אנחנו מציינים את היום הזה כדי להוקיר את האומץ והגבורה שאפשרו להם לעבור את הפרעות, להשתקם מהן ולהיות שותפים חשובים בבניית המדינה ובמימוש חזון שיבת ציון. יחד עם זאת, בכל שנה שעוברת האוכלוסייה שנפגעה מן הגירוש ומשוד הרכוש לא הופכת לצעירה יותר. אנחנו מחויבים לעשות כל שלאל ידינו על מנת שהפיצוי המגיע להם אכן יגיע אליהם ושזכויותיהם על רכושם החוקי יישמרו, גם אחרי שנים כה רבות. דם יהודי ודאי אינו הפקר, אבל גם רכוש יהודי אינו הפקר, והיום הזה הוא תזכורת חשובה לכך. תודה רבה. אני מודה לכל המציעים של ההצעות לסדר-היום, ומזמין קודם כול את חבר הכנסת ישראל אייכלר, ראשון הדוברים. אחריו, עופר כסיף, משה אבוטבול, איציק שמולי ומאיר כהן. עד חמש דקות לרשות כל דובר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הכנסת מציינת היום, כפי שהזכיר היושב-ראש, את יום גירושם של יהודי ארצות ערב. באופן טבעי עוסקים לא רק בסבל ובשרפת בתי הכנסת וספרי התורה אלא גם בגזלת הרכוש הרב שנשאר ליהודי ארצות ערב ואיראן במקומות מושבותיהם. האמת היא שזה לא היה רק בארצות המזרח. גם בארצות המערב קרה אותו התהליך שאנשים השאירו המון המון נכסים. כי יחד עם היהודים העניים מחוסרי הכול שיצאו משם בלי כלום כי השתוקקו לעלות לארץ ישראל היו גם יהודים אמידים ובעלי נכסים שהשאירו מאחור את כל רכושם והפכו לטרף קל בידי האנשים המקומיים, וגם בידי ראשי השלטון. לצד הנכסים הפרטיים, כמו שהוזכר, היו גם נכסים ציבוריים, נכסי הקהילה, בתי כנסת, וכל אלה נעלמו. בצד זאת, כשמציינים את אותו יום

האובדן של הרכוש, חובה עלינו להזכיר את הכאב והיגון על גזל נכסי הרוח התרבותיים של יהודי ארצות ערב וארצות המערב, כמו גם של יהודי ארצות אירופה. מאות אלפי יהודים מאמינים באו ארצה מכל ארצות תבל ונגזלו מהם אמונתם, דתם והמסורת שעליה גדלו, נעקרו מהם השורשים האיתנים שמהם צמחו, כי רצו להכניס את כולם לכור היתוך של אדם חדש, יהודי חדש. הדרישה שלנו צריכה להיות היום: החזירו להם את נכסי התרבות היהודיים שנגזלו מהם. כבר שנה אחרי קום המדינה הגיש חבר הכנסת דוד צבי פנקס, זיכרונו לברכה,

שאילתה לראש הממשלה בן-גוריון בנוגע למה שנקרא אז "החינוך האחיד" במחנות העולים, זה אותו השר פנקס שנרצח על ידי נושאי דגל חילול השבת בתל אביב. פנקס טען שהפעילות החינוכית במחנות העולים היא לא פחות, ואני מצטט את לשונו: כפייה מצפונית ואינקוויזיציה נגד דת ישראל. הוא טען שמדובר במצב של כפייה וניצול מצבם האומלל של אנשי מחנות העולים, ושעובדי החינוך האחיד מנסים להעביר את העולים על דתם ועל דעתם. חבר הכנסת פנקס הוסיף ואמר שמדובר ברצח עם תרבותי המאיים בפירוקה של מדינת ישראל. שימו לב לדברים הקשים. פנקס איים בפתיחה במלחמת אחים ובפנייה ליהודי העולם נגד הכפייה הזאת, זאת הייתה השפה שהוא התבטא בה, לא אני. כך ראו זאת אלה שחיו אז ונשמו את האסון שהעבירו את הילדים העולים יום-יום מדת ישראל לדת של כל האומות. ההרס שחלחל לנשמותיהם החריב אותם לנצח מבחינה רוחנית. בהתחלה בן-גוריון התעלם מהשיח הזועם ואפילו ניסה לשנות את הרכב הממשלה ולהוציא את המזרחי כדי להוציא את הלחץ הפוליטי-דתי, אבל אחרי שלא נמצאו חלופות קואליציונית הוא הקים ועדת חקירה לבדיקת העניין, שידועה כוועדת פרומקין. הוועדה הזאת מצאה נתונים מזעזעים וקבעה באופן חד-משמעי שהייתה שיטתיות בגזיזת פאות העולים, העברתם לקיבוצים וכפייה דתית. אומנם הוועדה לא הסכימה להודות שהייתה שיטתיות כוללת, אבל זה היה מפני האילוץ מלמעלה. הם מעידים בוועדה, אתם יכולים לראות בפרוטוקולים, שאילצו אותם לחלל שבת, לנהוג בפריצות, לזלזל בהורים ומורים, לבעוט בכל הקדוש והיקר, הכול כדי שייכנסו לכור ההיתוך הישראלי. היום כבר מנסים לעשות את הכפייה הדתית בצורות אחרות, מתוחכמות יותר. גיוס החובה לבנות ולבנים הוא מכשיר כור ההיתוך של היום. אירועים בהפרדה הם כבר מחוץ לחוק. לימוד תורה הוא כמעט עבירה פלילית. כמו שלא הצליח אז, כך לא יצליחו היום. אני רוצה לציין בשמחה, אדוני היושב-ראש, שבעשורים האחרונים קם דור שלישי לעולים האלה, והם חזרו לכור מחצבתם, הקימו מערכות חינוך, הקימו בתים טובים בישראל, והם דבקים באמונתם, עד כדי כך שרבים מהזמרים החילונים חוזרים למקורות ולשירי המקורות, ורואים את הרנסנס בתרבות היהודית. התשובה היהודית לגירוש היהודים מארצות המזרח והמערב, ובעיקר מהתרבות היהודית שהייתה שם, טמונה בימי החנוכה. אלה הימים המסוגלים להאיר את נר התורה, לגרש את החושך שבתרבות הרעה. גם בימים שבהם ליברמן מכריז על מלחמה אלימה נגד הציבור החרדי, אנחנו מכריזים על אור התורה שיאיר, על נר החנוכה. אנחנו ננצח אותו, כי בימים ההם בזמן הזה מעט האור דוחה הרבה מן החושך. חנוכה שמח.

תודה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת משה אבוטבול. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הפצע של גירוש יהודי ארצות ערב טרם הגליד. בעוד רבים היגרו לכאן מתוך אידיאולוגיה, רבים אחרים נרדפו במעשי אלימות ושנאה, בגירוש מתוכנן ובהחלטת שלטונות מדינות ערב. המגרשים הצדיקו את מעשיהם בטענה כי היהודים הם אוכלוסייה ציונית עוינת וכי מדובר בעניין של ביטחון לאומי, אבל בסופו של דבר רדפו וגירשו מבתיהן משפחות יהודיות רבות, לאו דווקא ציוניות, אנשים שכל חטאם היה זהותם, דתם ומסורותיהם. חלק משמעותי מיהודי ארצות ערב הגיעו לכאן ממש כפליטים, ואדם שהגיע כפליט הוא אדם שאיבד את ביתו, את שכונתו ואת מולדתו. הוא איבד חלק מחבריו וחלק ממשפחתו, ובהגיעו לכאן הוא נאלץ לוותר גם על לשונו, ובמידה רבה על תרבותו, במסגרת מה שמכונה "כור ההיתוך", הגזעני. את הפצע הזה נושאים איתם המגורשים שנים וייקחו רבים אל הקבר. יש להכיר בכך שבעוד חלק מיהודי ארצות ערב אכן היו קרובים לציונות ורצו להגר לישראל, היו רבים שלא. מידת הקשר הממשי של יהודי ספציפי אל הציונות לא הייתה שיקול משמעותי בעיני השלטונות והסביבה, וכך, יהודים נתפסו כסוכנים זרים, והם נרדפו וגורשו בכוח או באמצעות לחצים, תוך החרמת כל נכסיהם ורכושם. באופן מטריד, נחשפו בשנים האחרונות עדויות לכך שהתנועה הציונית עצמה הייתה מעורבת אף היא ברדיפת יהודים אל מחוץ לארצות ערב. ניתן לקבוע ששליחיה היו מעורבים בשורה של פיגועים בעיראק ובמדינות אחרות, והמוכר ביניהם הוא הפיגוע בבית הכנסת מסעודה שם-טוב, שגבה את חייהם של ארבעה אנשים ופצע עשרות. את העדויות לכך חשף פרופ' יהודה שנהב במאמרו "אלימות בגדאד". שנהב גם מראה כיצד כל פעם לאחר פיגוע שכזה עלה מספר הנרשמים להגירה, הוכחה כי הפיגועים אכן המריצו יהודים לעזוב את ביתם ולהגר למדינת ישראל. בלי להסיר ולו קמצוץ של אשמה ממדינות ערב המגרשות, עלינו לשאול את השאלה כמה רחוק הלכו פעילי התנועה הציונית והממסד הישראלי כדי לעודד הגירה לארץ. האם שפכו דם? האם חוללו שנאה? לצערי התשובה היא: כן, כך עשו. ואת הדעת על כך, כלפי מאות אלפי יהודים שברחו לכאן, צריך לתת.

פשע נוסף נעשה כלפי היהודים יוצאי ארצות ערב, רכושם הגזול טרם הוחזר להם. בזמן שנאבקה המדינה על השגת פיצויים עבור ניצולי השואה היא חסמה ובלמה פיצוי עבור מגורשי ארצות ערב. בגין עצמו הכניס סעיף בהסכם השלום עם מצרים אשר מונע תביעות לפיצויים אינדיבידואליים ליהודים שגורשו או ברחו מהמדינה, ומשרד החוץ הישראלי מנע תביעה של משפחה עיראקית נגד ממשלת עיראק בשל הנכסים והרכוש שנלקח ממנה. הסיבה לכך שישראל פעלה כך ועדיין פועלת כך היא כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בהיעדר הפיצוי ליהודי ארצות ערב כקלף מיקוח אל מול הפליטים הפלסטינים. עצם הטענה שיש להכפיף את פיצוי הפליטים הפלסטינים לפיצוי היהודים המגורשים היא פשע נגד אלו ופשע נגד אלו. לא הפליטים הפלסטינים אשמים ברדיפת יהודי ארצות ערב, ולא יהודי ארצות ערב צריכים להמתין לפיצוי הפלסטינים כדי לקבל את המגיע להם, לאלו מגיעה הזכות לשוב לביתם אם יחפצו בכך וגם לאלו. זכות השיבה היא לא איום, היא פתרון. ובעצם אולי דווקא מתוך תחושת כאב, כאב שונה מאוד, אבל גם דומה מאוד, נדע למצוא דרך אחרת. דווקא מתוך ההכרה בכאבם של מגורשי ארצות ערב עלינו להשכיל להכיל את כאבם של מגורשי הנכבה. פשעים של גירוש, פשעים של גזל, אלימות שגבתה חיים, היו הרי מנת חלקם של יהודים במשך מאות שנים לאורך ההיסטוריה. מתוך היסטוריה כזאת אנחנו צריכים להיות, ויכולים להיות, הראשונים להכיר בעוול שגרמנו לעם אחר בעת הקמת המדינה ומאז הקמתה. היום אנחנו מציינים את כאבם וסבלם של יהודי ארצות ערב. חלקם מצאו כאן בית, אך הבית הזה לא עומד שלם, הוא עומד רעוע, על יסודות של אלימות גזענית בעבר ואלימות גזענית גם בהווה. הבית הזה יעמוד איתן רק כשיכיל בתוכו יהודים יוצאי ארצות ערב כשווים בין שווים, וגם ערבים פלסטינים שעדיין חיים פה כשווים בין שווים. הוא יעמוד איתן רק כשיכיר כי ביסודותיו הרי הריסות כפרים ומאות אלפי מגורשים. הוא יעמוד איתן רק כשלצידו יעמוד בית פלסטיני וביניהם שכנות טובה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, עד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בלי ספק, ציון היום הזה, זה יום שבאמת צריך להיות בו כאב,

הכאב צריך להיות בעיקר דווקא לאותן מדינות שגירשו מהן את היהודים, אם זה ארצות ערב,

וגם ארצות אירופה. אנחנו רואים שבכל מקום שבו היהודים היו ונזרקו משם, אותן מדינות הפכו להיות למדינות עניות, למדינות כאלה נחשלות. מי שמגיע לשם רואה את השממה באותן מדינות שלא התפתחו.

כי כשהיהודים היו שם, גם הם מודים, הייתה רווחה כלכלית, היה שגשוג כלכלי, הכול נראה אחרת. היום הדברים נראים בצורה מאוד מאוד עלובה שם, באותם מקומות. במקרה הייתי לפני כמה שנים במרוקו, ביקרתי שם. אתה צריך לראות את המקומיים, איך שבאמת הם מתגעגעים ליהודים שהיו שם וגרו איתם. אתה רואה בדיוק את הכאב כשהם לא נמצאים שם בתוך המדינה וכיצד המדינה נזנחה מהרגע שהיהודים עזבו את מרוקו.

הם אומרים לך: תישאר איתנו במרוקו, תבואו חזרה לפה. ניתן לכם את כל מה שהיה לכם, רק תבואו.

הם יודעים בדיוק כמה היהודים הם חשובים כשהם נמצאים יחד במדינה. לא בכדי בהרבה מדינות היו יהודים שרי אוצר, שרים ואנשים בעלי השפעה רבה מאוד בתוך המדינות האלה, כי אותם יהודים ידעו לגרום לפיתוחה ולשגשוגה של אותה מדינה. אני רק רוצה לומר משפט נוסף. היו הרבה הרבה מקרים עצובים בדרך, כמו במקרה של מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה רבה של מצרים. כאשר גירשו אותו משם הרבה ספרים נבזזו מתוך הספרייה שלו. גם על זה צריכים לדבר, גם את זה צריכים לכאוב. מדובר שם בספרים נדירים שנבזזו באותה התקופה. צריכים לדעת שגם מעולים מאלה שבאו מארצות נוספות, כולל תימן ועיראק, נבזזו מהם הרבה הרבה מהתכשיטים, מהדברים שלהם. אני חושב שחובה בכל משא ומתן, בכל תוכנית שרוצים לעשות, כולל בתוכנית שנשיא ארצות הברית רוצה ומדבר עליה הרבה, לכלול גם סעיפים ברורים בכל מה שקשור לאותו רכוש יהודי שהיה שם. מדובר פה במיליארדים. אני חושב שהמדינות האלה, בפרט אלה שיש להן את בארות הנפט, לא יזיק להן אם הן יחזירו את מה שהן גזלו מהעם היהודי.

לארץ ישראל נהרגו הרבה ונפטרו הרבה. זה המקום לציין גם אותם, את אותם אלה מאתיופיה, מכל מיני מקומות, שרצו לעשות מעשה ציוני ולהגיע לארץ ישראל ולצערנו הם מתו במדבריות. גם אותם צריכים להעלות על נס ולציין ולזכור אותם. אני רוצה להגיד עוד משהו שאולי לא יישמע פופולרי,

להכות על הבטן הרכה שלנו. אם מדברים כבר על השבת רכוש, אז אנחנו יודעים, ידוע שכשעלו עולי תימן, הרבה הרבה מהתכשיטים שלהם ומהספרים שלהם נבזזו על ידי אלה שקיבלו אותם כאן, במדינה, והם נלקחו לכל מיני מוזיאונים בארץ, בעולם. זה המון המון כסף. לפני שאנחנו באים ומבקשים מארצות ערב להחזיר כספים, בואו נהיה עם קצת יושרה אמיתית, נתחיל לזהות את אותם דברים שנלקחו מאותם עולים תמימים שהגיעו מתימן בכל מיני סיפורים ואמתלות שהמטוס לא יוכל להחזיק מעמד עם כל ספרי התורה והדברים שהיו שם. בואו קודם כול נהיה אנחנו ישרים ונחזיר את הגזלה, ולאחר מכן בטוח שנוכל גם לדרוש את זה מאחרים.

תודה רבה. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. בבקשה, עד חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זו הפעם הראשונה שבחרתי לדבר ביום הזה. בהתחלה לא ידעתי, אחר כך התביישתי, בהמשך השנים עשו את שלהן ופשוט לא התעניינתי ולא שאלתי, אם במזיד ואם בשוגג, אינני יודע. אך את תרומתי להשתקה של הטראומה המעצבת של מיליון יהודים מן הזיכרון הלאומי הקולקטיבי, טראומה שנמשכה 30 שנה ונפרסה על פני עשר ארצות שונות, תרמתי לבטח את תרומתי כילד שלא ידע לשאול וכנער שלא רצה לדעת. אני משוכנע שגם באבי וגם באימי פגעתי, ולא רק בהיסטוריה. הם לבטח שאלו את עצמם יותר מפעם אחת מדוע לא עשיתי זאת. לפני 26 שנה איש בבית הספר בשכונת הפועלים ברמת גן לא הבין מדוע התלמיד המצטיין ממאן להגיש את עבודת השורשים שלו. אם בגלל סיפורי המשפחה על עליבותה של המעברה, ואולי בגלל ההעלמה מספרי ההיסטוריה, את החלק הזה העדיף אותו ילד להעלים גם מעצמו ומסיפורו. והילד הזה היה אני. כשפגשתי לראשונה את כַּאבִּּי, נער בן 16 ובן דמותו של הסופר אלי עמיר בספר "מפריח היונים", הכול השתנה. האוצר הזה שנפל לידי טווה את סיפור ימיה האחרונים של הקהילה היהודית המפוארת בעיראק מול ממלכה עיראקית לאומנית ובדלנית שליקקה את פצעי התבוסה מול הישות הציונית הצעירה וכילתה את זעמה בקהילה המפוארת והעתיקה. לא רק יונים הפריח כאבי אלא גם ניחוחות וסיפורים וזיכרונות ששמעתי בבית של סבתא על אודות הקהילה המפוארת,

על אודות המחתרת הציונית, ולבסוף גם ההכרה העגומה שאין עתיד ליהודים בעיראק. ראיתי את הסרט אולי עשר פעמים, מנסה ללקט פרטים חדשים ולאסוף פיסות היסטוריה להתפאר בהן. ועדת ביטון קבעה כי תוכניות הלימוד להיסטוריה מעלה תמונה עגומה למדי על הנרטיב הכללי שמרדד את ההיסטוריה של יהודי המזרח ואת חלקה בתולדות עמנו. פרקים שלמים חסרים, וגם אלה הקיימים לוקים בחסר. במרביתם מוצגים יהודי ארצות האסלאם כנספח שולי לתופעות ולאירועים משמעותיים בהיסטוריה היהודית, כהערת שוליים ותו לא של הסיפור המרכזי. חקיקת החוק של הכנסת ב-2014 הוא ציון דרך חשוב בציון המורשת המפוארת שבסיומה גם הטרגדיות של הקהילות היהודיות שסיפורן הוזנח. לא בכדי נקבע המועד בשל סמיכותו לכ"ט בנובמבר, יום החלטת החלוקה של האו"ם, שאז הציתה הלאומנות הערבית את אש הפגיעה ביהודי ערב, שהיו לטרף קל להסגרים ומאסרים, התנכלויות והגבלות משפטיות,

עינויים ורדיפות, וכמובן גם פוגרומים וחרמות. ההנהגה הפלסטינית איימה כי קו החלוקה יהיה קו של אש ושל דם, וההנהגה הערבית במצרים,

בתימן,

בסוריה, במרוקו, קיימה גם קיימה. "תנו לחרב לדבר, לדלל את בני הדוד" קראו שם. בעל כורחם, כ-900,000 יהודים נאלצו לנוס על נפשם בחוסר כול מהמדינות שבהן חיו אלפי שנים ויצאו את יציאת מצרים השנייה כפליטים. לפיכך, יש הצדקה מלאה לתביעה של יהדות ערב לפיצוי על הרכוש שהשאירו מאחור, וגם על הסבל שסבלו. אסור לשכוח את נטישת הבתים והלאמת הממון, את הפרעות, את ההגעה ארצה בדרך חתחתים ובחוסר כול, וגם את שיכונם כפליטים במעברות עלובות ומצחינות ובפחונים דולפים ומחניקים. ההיסטוריה אינה תחרות של טרגדיות, אולם גם תחת הרצון להשיג שלום אמת וצדק היסטורי לבעיית הפליטות במזרח התיכון יש להזכיר ולתבוע את ההכרה והפיצוי לפליט היהודי. אף שהעז לשקם את עצמו, לא התבוסס בעליבות של מסכנות בעל כורחו במולדתו ולא הסתובב עם מפתח של ביתו הנשכח על צווארו. אבל את התיקון, חבריי, צריך להתחיל גם מתוכנו. במספר רב של בתי הספר עדיין אין מלמדים כלל את ההיסטוריה הזו של ההגירה הנשכחת. יש לבנות נרטיב לאומי רחב יותר מבחינה גיאוגרפית ועמוק יותר מבחינה היסטורית. תיקון נוסף יש לעשות גם היום, כאשר קהילות חדשות,האחרונה שבהן היא הישראלים בני העדה האתיופית, נאבקות לא רק למגר את האפליה אלא גם להנכיח ולספר את סיפורן. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. את עבודת השורשים שלי מעולם לא הגשתי. לפני כשנתיים, בדרך לא דרך, עלה בידי להשיג תמונות וידיאו של אחוזת הבית הסגורה של משפחתי בכוי סנג'ק במחוז ארביל בצפון מזרח עיראק, אוצר גנוז שהגיע לידיי. דמעתי אז מהתרגשות עם משפחתי. הפטיו הפנימי, החלונות העגולים והכחולים, גרם המדרגות שמתחת לו הוסתרו ספרי הקודש, הבית של ישראל שומר, נכבד העיירה. אני מבטיחכם כאן בכנסת ישראל כי יום אחד את עבודת השורשים של בני נבו אפתח בתיאור הזה של קהילה עתיקת יומין ומפוארת, עשירה בתרבות וגם בחומר, שנקשרה בארצה אך ערגה למולדתה ומימשה את לאומיותה. אלה הם גיבורים אלמונים. לעולם לא יהיו יותר נשכחים.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן,

עד חמש דקות,

תן לי עוד דקה. תקבל. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, עופר כסיף לא נמצא כאן. עופר כסיף, רציתי להגיד: שמעתי את הדברים שאמרת. לא היה שום קשר לתנועה הציונית, או נגיד כך: בשום מקום התנועה הציונית לא יזמה פרעות כדי להצדיק את קיומה. אני חושב שזה דבר חסר ביסוס שנאמר כאן בכנסת ישראל ויוצר באמת איזו תחושה של, יותר מאשר תחושה, שכתוב של היסטוריה. כסיף, כמדומני אתה דוקטור להיסטוריה. אני מורה להיסטוריה הרבה מאוד שנים, ולא נתקלתי בשום אמירה שהתנועה הציונית או גופים שלה או מחתרות שלה יזמו פגיעה ביהודים כדי להצדיק את קיומה. תשתית.

עופר, אמרתי את הדברים, ועכשיו. ואדוני אייכלר, טול קורה מבין עיניך, לשמוע כאן על הכפייה החילונית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, בשנת 2014, כשאנחנו היינו כאן, חוקקה הכנסת את יום היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב. אני חייב להזכיר ולהגיד תודה ולהביע הוקרה לשני חברי כנסת שלא נמצאים כאן, שמעון אוחיון, חבר הכנסת, ייבדל לחיים ארוכים, ונסים זאב, חבר הכנסת, ייבדל לחיים ארוכים. זה קרה קצת מאוחר מדי, 66 שנים לאחר קום המדינה, והחוק הזה האיר במקצת חלק מפואר וחשוב בתולדות היהדות. מאז אנו מציינים במליאה, ואני מכבד מאוד את ההחלטה של יושב-ראש הכנסת ושאר יושבי-ראש הכנסת, את היום הזה, שאוצר בתוכו גירוש ויציאה של מאות אלפי יהודים, טבח של רבבות ושנים של התנכרות לקהילות היהודיות בחלק ממדינות ערב. חשוב לשים דגש על "חלק ממדינות ערב". שנתיים לאחר אישור החוק החליטה ועדת ביטון, וחשוב שנזכיר את זה כאן, ותודה לנפתלי בנט, שלא נמצא כאן, שלמרות הוויכוחים הסוערים, בקטע הזה של ועדת ביטון אני חושב שזה היה המשך ישיר של החוק הזה, הוחלט בוועדת ביטון כי מוסדות החינוך בישראל יציינו את היום המיוחד הזה. חוץ מהציון בכנסת, בכל מוסדות החינוך במדינת ישראל מציינים את היום הזה בשעה או שעתיים או כנסים או טקסים או אלף ואחד דברים, אבל הדבר חשוב מאוד. ההכרה בנושא הזה הגיעה גם לפן הבין-לאומי דרך ארגוני זכויות אדם ועד לממשל האמריקאי, שמחתי לשמוע מהחבר'ה שיזמו את החוק שהם היו בארצות הברית, גם בקונגרס גם בסנאט, ומצאו אוזן קשבת. היה זה סמלי ומתבקש שאירוע זה יצוין ביום שלמוחרת כ"ט בנובמבר, כמו שאמר איציק שמולי, שבו החליטה מועצת האו"ם על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל בין יהודים לערבים. חבריא, הדבר החשוב ביותר לזכור הוא שלאורך כל הפרעות האלה יהודי ארצות האסלאם נשארו נאמנים לגמרי לדתם, למורשתם, במציאות קשה מאוד. אני נולדתי במרוקו ועד גיל שמונה גדלתי בעיירה שנקראת א-סווירה,

שבימים האלה ידידי הטוב ד"ר סידני קורקוס בונה את המוזיאון היהודי, הוא נובר בכל הארכיבים בבניין העירייה שם, שפתחו אותו לפניו, ומוצא שם חומרים נהדרים. אחד הדברים שהוא מציין הוא שהקהילה ושאר הקהילות שמרו על סדר-יום של קשר בלתי רגיל עם התנועה הציונית. לכאורה, הסיפור, הנרטיב הציוני קצת, אנחנו יודעים שמדובר במדינות אשכנז, במדינות אירופה, אבל למשל הוא מספר לי שעיתון "הצפירה" חולק במוגדור, מדהים, לא ידעתי, ושהייתה קהילה שלמה של יהודים שדיברו, הקפידו לדבר ערבית, וכולם דיברו עברית. כששאלו אותם: למה אתם לא מדברים עברית? אמרו: אנחנו לומדים עברית ולומדים דקדוק, מתפללים בשפת הקודש, אבל אנחנו נדבר את השפה הקדושה הזאת רק כשנגיע לארץ ישראל. זה מדהים.

כי הוויכוח הוא ויכוח,

ההבדל הוא שלקחת אירוע כזה קטן, זה לא קטן.

על זה אני מתווכח איתך.

על זה אני מתווכח איתך.

כי לעמוד כאן ולהגיד שהציונות חוללה פרעות כנגד יהודים כדי להצדיק את קיומה,

זו אמירה שאני חושב שאתה צריך למצוא את ההזדמנות לעלות ולתקן אותה. ראו, הגעתי ב-1962.

אני זוכר שטסנו ממרסיי וירדנו לכאן, ואבי, עליו השלום, באמת, כמו בסיפורים, נישק את אדמת הארץ, ולאורך כל שנות חייו כפועל במחצבה הוא תמיד אמר: לא משנה, כל מה שקורה בארץ הקודש הוא לטובה. הוא הקפיד להתפלל שלוש פעמים ביום. כשאתה מדבר על מה שעשתה התנועה הציונית, היא הגשימה את החלום, שכל יום עצמנו את עינינו בבתי הכנסת, גם כילד בתלמוד התורה, וכשאמרנו "לשנה הבאה בירושלים" לא היה דבר יותר חשוב מזה. "לשנה הבאה בירושלים". לכן, אנחנו יכולים להתווכח פוליטית, ויש כאלה שיגידו כך ואחרת על הציונות, אבל אילולא הכניסה של הציונות למדינות ערב ואותם פעילים ציונים, שעבדו קשה מאוד, אילולא הכניסה שלהם והעזרה המהותית שלהם וההגעה לקהילות, ניסיתי לנסוע לכפר שבו נולד סבא-רבא שלי. כשעצרתי נהג מונית במרקש הוא הסתכל עליי ואמר לי: אתה יודע, הכפר הזה נמצא מחוץ לגלובוס. איך הגיעו לשם יהודים? אותם פעילי ציונות הגיעו לשם והביאו אותם. אז היו בדרך דברים שאני לא אוהב לזכור אותם, וחקרתי אותם, סיפורי הסלקציה, ולהעלות כאלה קשישים או לא כאלה קשישים. אבל כשאתה מסתכל על התמונה לא היה דבר יותר מפרה, את ההורים שלי, את הדור של ההורים שלי, אותנו, מאשר הציונות והקשר שלה למדינות ערב. אז אנחנו צריכים לזכור את זה.

אנחנו לעיתים טעונים, ואנחנו לעיתים מדברים על הרכוש שנשאר. אבל אתה יודע מה? אני זוכר את ביתי במוגדור. הוא היה בית די גדול, וביקרתי בו ונקשתי בדלת ופתח אותו סולימאן ואמר לי: מה אתה עושה פה?

כאן נולדתי. נכנסתי. כשראיתי שבביתי גר סולימאן עם שמונת ילדיו, והוא בעצם איזה הררי שהגיע וגר שם בדמי מפתח, אז אמרתי: לא משנה שאנחנו לא מקבלים את הכסף של הבית הזה.

תודה רבה. תשיב השרה

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, התכנסנו כאן היום לציין יום חשוב בהיסטוריה של העם היהודי בעת החדשה. היום הזה מזכיר לכולנו חלק מיסודותיו ההיסטוריים, הרעיוניים והחברתיים של עם ישראל ומכניס לשיח הציבורי, החינוכי והפוליטי פרק יסודי בתולדות תפוצות ישראל. מאז שנת 2014, עת נחקק בכנסת ישראל חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, עמל המשרד שבראשותי לעודד את העשייה סביב הזיכרון, המחקר והחינוך על קהילות ישראל המפוארות, שנבנו במשך מאות בשנים, קהילות אשר רבות מהן נחרבו או נפגעו, נפגעו קשות, בעקבות ההחלטה של החלוקה ההיסטורית וההודעה על סיום המנדט הבריטי. לצערנו כל הנושא הזה נעדר מהשיח החינוכי, הציבורי והתודעתי במדינת ישראל. לדוגמה, אני סבורה שרבים, אפילו בבית הזה, לא יודעים כי בעיר עדן בתימן הייתה אחת הקהילות העתיקות בעולם. יהודים ישבו שם כבר מהמאה השנייה לספירה. הם הצליחו במסחר הבין-לאומי עד שהיו יכולים לתמוך בישיבות בבל המפוארות והמרוחקות מהן. בפרעות שנעשו בקהילה הזאת נרצחו בין 2 בדצמבר ל-4 בדצמבר 1947, בעקבות החלטת האו"ם, 82 יהודים, ו-76 נפצעו, 106 מתוך כ-170 החנויות של היהודים נבזזו, ארבעה בתי כנסת נשרפו עד עפר, 220 מבתי היהודים נשרפו, ניזוקו או נבזזו, שני בתי ספר יהודיים, האחד לבנים והאחר לבנות, רוקנו מכל תוכנם. יהודי העיר חשו הקלה בשומעם כי יחידה צבאית בריטית שתפקידה היה להגן על שדות התעופה של עדן ולעזור למשטרה האזרחית הגיעה להגנתם. להפתעתם, חיילי היחידה, שהיו ערבים, לצערנו, בזמנם, חלקם עצמו עיניהם מפני המתחולל, ואף ירו בעצמם ללא הבחנה אל עבר היהודים ורצחו רבים מהם. זיכרון זה של קהילת עדן, כמו זיכרונות קהילתיים אחרים ממדינות ערב ואיראן, נעדרו במשך שנים מהזיכרון הלאומי והיו נחלתם של יחידים, משפחות וקהילות. היום הזה שב ומזכיר לכולנו את החוב שלנו כלפי הדורות שעברו, את האחריות כלפי דור המחר. לשם כך הקמנו את האתר "רואים את הקולות". אתר זה מכיל כיום למעלה מ-1,000 סרטים המתעדים את חייהם של היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן. כמחצית מן העדויות נאספו על ידי צוות מקצועי של המשרד בשנים 2015 2019. כמחצית נוספת של הסרטים הועלו מתוך אפליקציה שאפשרה ומאפשרת למשפחות לצלם את יקיריהן ולראיין אותם על חייהם האישיים ועל הקהילות שלהם. ראוי לציין שעד אוגוסט האחרון כ-40,000 הורדות של האפליקציה נרשמו על ידי המשרד לשוויון חברתי. היתר הן עדויות שהתקבלו מפרויקטים מקבילים, 60 מהן באנגלית. לצד הפרויקט "רואים את הקולות" התחלנו בהענקת פרס שנתי, פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן. מחקר זה מעודד לחשוף את העבר המפואר של יהדות המזרח ולהעשיר את הידע שלנו בדבר שורשי העם הזה והתרומה העצומה של הקהילות האלה וחכמיהן למורשתנו הלאומית. על מנת לסייע ולהרחיב את מעגלי המחקר הוריתי על קידום ואישור תוספת בסך 6 מיליון שקלים על מנת לתת מלגות מחקר בתחום הזה. כל אלו הם התחלה של ממש. דברים נוספים שאותם אנחנו מקדמים בנושאים הללו, מלבד היום שאותו אנחנו מציינים באירוע גדול במהלך השנה, הם הרבה מאוד ערבי קהילות ברחבי הארץ, וגם הנושא שהוא כל כך חשוב, אומדן הרכוש היהודי שנשאר במדינות ערב ואיראן. אני שמחה לומר שאנחנו ממש בשלבי סיום של הפרויקט ביחד עם המל"ל, ויחד איתם אנחנו נדאג גם לפרסם את כל הממצאים כדי שנוכל להיעזר בהם. אז כפי שציינו כאן קודם, מדובר ביהודים ממדינות ערב ואיראן, מעל 850,000 יהודים שיצאו, ומתוכם 600,000,

חלקם הגיעו מתוך יוזמה אישית, וחלקם הגיעו מכיוון שהם נאלצו להיות פליטים. כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל ואנחנו רואים את היופי של ההתמודדות שלנו עם קליטת היהודים ממדינות ערב ואיראן, אנחנו לא הנצחנו את בעיית הפליטות, מה שאנחנו רואים, לעומת זאת, לצערנו, בפליטות בקרב הפלסטינים, ששם מנציחים דורות על גבי דורות, למרות שאין אפילו, את המונח הבין-לאומי לפליטות. אנחנו צריכים להבין את צדקת דרכנו. אנחנו צריכים להסתכל בגאון על היכולות שלנו ועל עצם היותנו כאן מדינה לתפארת.

אני גאה להיות ילדה להורים פליטים יהודים ממדינות ערב ואיראן. אימא שלי נולדה בלוב ואבא שלי נולד בתימן. כל היופי הוא שרואים את הפסיפס האנושי המרהיב של היהודים שהגיעו לכאן מכל קצוות העולם, אם זה ממזרח ואם זה ממערב. חובתנו לספר את הסיפור היהודי השלם, לבוא ולהציג את הסיפור של ההורים שלנו, ההורים של כולנו, על מנת לתת את התמונה המלאה, להראות את היופי שבעלייה והקליטה של כל היהודים שהגיעו לכאן מכל המדינות ולתת להם את הביטוי המתבקש. אני שמחה גם לבשר על פרויקט של ביוגרפיות שאותו אנחנו מלווים של אנשים יוצאי מדינות ערב ואיראן, שבהחלט ניתן וצריך להציג את הסיפור היפה שלהם וללמד את הדורות הבאים. אני אף שמחה שאנחנו דרשנו את הלימודים הללו כלימודי חובה במערכת החינוך, ובפעם הראשונה הילדים גם נבחנו באזרחות על כל הסיפורים הנפלאים והמופלאים של ההורים שלנו, שזה הסיפור היהודי היפה, המגוון, על התרומה הניכרת שלו, ובהחלט אפשר להיות בראש מורם. תודה רבה. אפשר לקבל את הדברים שלכם,

כאן במליאה,

האם אתם מסתפקים בתשובת השרה?

היא ירדה כבר. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ה' בכסלו התש"ף, 3 בדצמבר 2019, בשעה 16:00. ישיבה זו